בוקר טוב למי שנמצא איתנו בזום ולמי שנוכח כאן. אני פותחת את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט, 10 ביוני 2020, י"ח תש"פ. השעה 9:40. אנחנו רוצים לפתוח בישיבה. הנושא שלנו היום הוא החזר כספי ההורים בעקבות ביטול המסעות לפולין. הרחבנו רבות בנושא הזה בחודשים האחרונים. זה נושא שהחלטתי להעלות בעקבות פנייה של הנהגת ההורים שאני מבקשת לשבח. זה נושא כל כך כאוב שמפריע לכל כך הרבה הורים ולכל כך הרבה ילדים בעיקר בתקופה הזאת בפרויקט כל כך ערכי לדורות הבאים. מחובתנו כנבחרי ציבור לדאוג לכך שהכספים יוחזרו להורים במלואם. נמצאים איתנו גם חברים ממשרד החינוך, ממשרד האוצר. אנחנו, כמובן, נשמע אותם. אנחנו מבקשים לקבל היום סטטוס. חשוב לנו להבהיר לכולם שהנושא הזה לא יירד מהפרק עד שלא יוחזרו הכספים להורים ולילדים. לכן זה המצב היום בוועדת חינוך, וזה יהיה גם המצב בכל ועדה שנהיה ועל כל דוכן שאפשרי יהיה לשאת דברים אנחנו נאמר ונבקש לדעת מה קורה. מה גם ששר החינוך יואב גלנט הודיע מעל דוכן הכנסת קבל עם ועדה שהכספים יוחזרו להורים. נפתח בהצעה לסדר של חברת הכנסת אורלי פרומן,

אני רוצה להציע הצעה לסדר שלא קשורה לנושא של פולין. נתייחס לפולין אחר כך. אני מבקשת מהיושב-ראש להעלות לדיון דחוף את איסור התיקון לחוק חינוך מיוחד. היה פיילוט במחוז צפון וזה אמור להיות מיושם, כנראה, בכל רחבי הארץ. אני מבקשת שנעשה דיון בנושא, נשמע מה התוצאות של הפיילוט, איך הם מתארגנים. הנושא השני שהוא דחוף לא פחות זה נושא הגנים הפרטיים. דנו פה כבר בעבר. חשוב לציין ש-2,150 גנים נסגרו בעקבות משבר הקורונה ומתוכם 150 נסגרו אחרי שהם חזרו. הכסף מהאוצר לא הגיע, הפיצוי על התקופה שהגנים היו סגורים לא הגיע והם מאיימים בפתיחת שנת הלימודים,

זה מצריך דיון דחוף.

אני בכלל חושבת שצריך לקיים דיון בנושא הגיל הרך כי לפני מערכת הבחירות אני כבר לא זוכרת אם זה היה לפני השנייה או השלישית כל כך הרבה מערכות בשנה דיברו איתנו על הרפורמה של הגיל הרך להעביר אותם ממשרד הרווחה למשרד החינוך שזה כמובן תהליך - - זה הנושא השלישי.

את יכולה לכתוב שזה צריך להיות דיון מאוד מהותי על הגיל הרך מלידה ואילך. הגנים הפרטיים זה נקודתי כי כרגע הם במצוקה כי לא שולמו להם הכספים. הגיל הרך הוא נושא מהותי שצריך לקיים בו דיון.

אז נפתח את הדיון. אני מזכירה שוב את הנושאים: אנחנו מדברים על זכרון יום השואה שזה ערך עליון. אנחנו מדברים על 21 מיליון שקלים שצריכים לשוב להורים ולילדים. דיברנו על כך ששר החינוך הבטיח שהכסף יחזור, והשאלה היא מתי זה יקרה. ההורים מבקשים תשובות, ובשלב זה לא מקבלים. חשוב לי שלא ייפלו בין הכיסאות. אני רוצה לציין גם את המשלחות של תנועות הנוער. אנחנו לא נגענו בהם בכל המערך של הדיונים בנושא המשלחות לפולין אבל יש משלחות שהיו אמורות לצאת באמצעות תנועות הנוער וגם הם לא קיבלו וגם להם חייבת להיות התייחסות. דינם של ילדים שהיו אמורים לצאת באמצעות משרד החינוך דרך בתי הספר שלהם או דרך תנועות הנוער שוות. כל הילדים שווים בעינינו. הדיון הזה חשוב גם לעתיד כי גם המשלחות שאמורות לצאת בשנה הבאה גם בהן יש בעיה כרגע.

נכון, אסור בשום פנים ואופן לאפשר מצב שבו נאבד אמון בפרויקט האדיר הזה ששנים עבדו על קיומו. במהלך כל השנה הילדים עוברים תהליכים מאוד חשובים שהשיא שלהם הוא ההגעה לפולין. לכן בתקווה שנוכל לקבל היום תשובות מהגורמים המוסמכים ומהגורמים הרלוונטיים שאמורים להשיב לנו, וננהל את הדיון כמו שצריך. נתחיל עם נציגות ההורים. עורך דין רהב עוז, בבקשה. בוקר טוב לכולם. רציתי לדבר איך מחזירים את הכספים כי ההחלטה גם בזכותך, חברת הכנסת קטי, הגיעה ב-27 במאי מעל בימת הכנסת להחזיר את הכספים.

דהיינו הכספים נאספו ביעילות ובמהירות על-ידי החברות אבל לא הושבו להורים. יש לנו המידע המלא איפה הכספים האלה נמצאים, כמה כסף צריך להחזיר, מיהם ההורים, איך להחזיר, בדיוק כמה למי להחזיר וזה לא קורה, זה תקוע איפשהו. אני לא מצליח להבין מרמת הידע שיש, הנכונות, ההחלטות והממצאים הקיימים בשטח לרמת הביצוע משהו בתהליך הזה לא קיים. הימים ספורים. הכסף הזה לא יישאר לעולם באותו מקום ובאותה הנקודה. צריך לפעול ביעילות ובמהירות בדיוק כמו שגבו את הכספים ולהשיב אותם כפירמידה הפוכה. איך לעשות את זה? אם פה הנקודה הבעייתית אנחנו נשמח להירתם לנושא ולתת יד ואפילו להציע הצעות. יש לנו הדרך המנותבת והנכונה כדי לעשות את זה בכמה מישורים. הסכום הזה שהיום כל התלמידים וההורים זקוקים לו הוא סכום נכבד. אמנם הסכום המצטבר הוא 21 מיליון שקל, אבל כשמדברים על רמת הפרט, על התלמידים, לכל אחד ואחת מהם, במיוחד בתקופה הנוכחית, מדובר בסכום לא מבוטל. אנשים צריכים את הכסף הזה. אני רוצה לנגוע בנקודה נוספת שאמרת נכון הנושא של האמון הוא משהו שאנחנו חייבים לשמר גם לעתיד כדי שלא נדיר את רגליהם של אלה שאולי ידם אינה משגת באופן מלא ויגידו, שאם זה לא ייצא לפועל לא נראה את הכסף חזרה, ופשוט לא יירשמו מראש. הנושא של האמון במסעות האלה הוא משהו שחייבים לשים עליו דגש. גם החזרת הכספים כמו איסוף הכספים חייב להיעשות במהירות וביעילות ובאופן מידי. אין מה להמתין עוד. אני אשמח להבין איפה זה עומד כרגע. שאלת שאלות נכונות. אנחנו מדברים על השאלה איך להחזיר את הכסף. אני גם מוסיפה למה שאמרת מהו הלו"ז? מתי נוכל לראות את תהליך החזרה? אני מציעה שנעלה כרגע את נציג משרד החינוך. מר עמוס שקדי, חשב המשרד. שמעת את חברת הכנסת אורלי פרומן, אותי ואת נציג ההורים. השר עדכן אותי שנערכו ישיבות במשרד, ואנחנו נשמח לשמוע מה התוצאות של הישיבות האחרונות האלה. בוודאי, יש לך גם תשובות עבורנו. בהמשך להנחיה של שר החינוך אנחנו נפגשנו עם כל החברות. נדמה לי שיש תשע חברות, נפגשנו עם שמונה איסתא לא הגיעה. נפגשנו עם שמונה חברות בשבוע שעבר,

אוספים את הנתונים. אנחנו קיווינו שהנתונים יגיעו בסוף השבוע הזה.

יש עיכוב מסוים ואני מקווה מאוד שהם יגיעו עד סוף השבוע הבא. לטענת החברות, חלק ניכר מהעובדים שנמצאים בחל"ת - - - במקביל המשרד איתר מקור תקציבי ופתח - - - עם משרד האוצר שביקש נתונים. ברגע שנקבל את כל הנתונים נביא את זה לאוצר והם ילמדו את זה ומשם נתקדם. אין לי לו"ז קונקרטי להגיד מתי נחזיר את הכסף כי אנחנו אוספים את הנתונים ואחרי זה נהיה בשיח עם האוצר. אני לא הבנתי איזה נתונים אתם אוספים. התהליך הוא פשוט מאוד. השר אמר לי כשדיברתי איתו שהמשרד יחזיר ואחר כך תיעשה התחשבנות מול החברות. אני לא אמרתי שלא. אמרתי שכרגע אין לי רשימת התלמידים שאני צריך להחזיר להם וכמה אני צריך להחזיר להם. אבל יש הנתונים האלה בבתי הספר. ידעו לגבות את הכספים האלה מהילדים ובאותו תהליך עושים את זה רק הפוך מכיסם של ההורים למשרד החינוך וממשרד החינוך להורים. זה פשוט לא נכון עובדתית. בבקשה, אז תסביר לנו. משרד החינוך לא עסק בגבייה של הכספים. כל בית ספר - - - בתי הספר. נכיר את העובדות: משרד החינוך לא עסק בגביית כספים. כל בית-ספר התקשר באופן ישיר עם איזושהי חברת נסיעות. מכל מיני סיבות אין לי כרגע רישום איזה בית-ספר עבד מול איזו חברת נסיעות. אנחנו מבקשים מכל חברת נסיעות מיהו התלמיד, כמה שילם, כמה לא שילם. יש מקרים שבהם הורים ביטלו את הוראת הקבע.

שהנתונים האלה מפוזרים ולא מאוחדים. זה עשרות בתי ספר ואלפי הורים וזה לוקח זמן. אני מקווה שייקח מעט זמן אבל אין לנו כרגע הנתונים, אנחנו בתהליכי איסוף שלהם. אבל יש הנתונים האלה בבתי הספר.

אפשר לאסוף נתונים גם כמה חודשים. האם הקצבתם לוח זמנים? אין לנו כוונה שזה ייקח כמה חודשים. לתומי אני חושב שיש גם אינטרס של החברות לגמור את זה כי הופעל לחץ גם על החברות. אנחנו קיווינו, לפי ההערכה הראשונית, שזה ייגמר תוך שבוע, דהיינו בסוף השבוע הזה. נכון לעכשיו רק חברה אחת מסרה נתונים של משלחת אחת או שתיים, כלומר זה מיעוט שולי. אנחנו מקווים מאוד שתוך שבוע וחצי זה ייגמר. אני רוצה להבין דבר אחד. מה שאתה מסביר זה שאותן חברות שטרחו רבות כדי לקבל את המכרז אני בטוחה שהן השתוקקו לעשות את המסעות לפולין הן אלה שעבדו מול בית-הספר. אתה גם לא זוכר את שמות החברות כי אתה אומר שכל בית ספר יצר קשר עם החברות. הרי זה חברות שעברו מכרז, זה לא חברה שנקשו בדלת שלה,

האם את יכולה לארגן את המסע לפולין. אלה חברות שזכו במכרז שמשרד החינוך ערך. לכן למשרד החינוך יש גם המנוף. הרי המסעות האלה יחזרו. נגיף קורונה לא הולך להישאר איתנו לאורך עשרות ומאות שנים, הוא ייעלם מהעולם באיזשהו שלב. לכן המסעות יחזרו. לכן אתה אומר: יש לנו חברות שחלקן לא יצרו קשר חוסר אכפתיות, לא משנה מה הסיבה אנחנו צריכים לאסוף נתונים. אז אם המצב הוא כזה אז כמו שאמרה חברת הכנסת אורלי פרומן, זה יכול לקחת יובל. מה הבעיה שכל בית-ספר הרי יש מנהלים ומפקחים במשרד החינוך ורשת רחבה מאוד של אנשי מקצוע שיכולים להביא את הנתונים האלה תוך לא יותר משבוע ימים,

זה לא כזה מורכב. לכל בית-ספר יש הרשימה, ויש בדיוק הסכום שהילד שילם ויש כל הנתונים האפשריים. אז לוקחים את הנתונים האלה באמצעות מנהלי בתי-הספר שאני בטוחה שכולם ירצו בוודאות לסייע לאותם ילדים ולהחזיר להם את הכסף. זה לא משהו שאמור להיות מורכב ומסובך כל-כך. אני לא אמרתי שזה מורכב ומסובך. כל יום שחושבים שיותר קל ומהיר לאסוף את נתונים דרך החברות בחלק מהמקרים ההרשמה הייתה ישירות בין ההורים לבית-הספר. לא בטוח שלבתי-הספר יש נתונים אם ההורה שילם או לא שילם וכמה בוטל. אני לא אומר שאם בסוף לא אקבל את הנתונים לא אחפש נתונים בדרך אחרת. אבל כרגע הייתה הסכמה של החברות לשתף איתנו פעולה, זה רק לוקח להם קצת יותר זמן. אכן הביטול היה לפני כמה חודשים אבל הנחיית השר קרתה לפני שבוע וחצי, כך שאם אני מודד את זה מרגע הנחיית השר זה לא שאנחנו גוררים רגליים, אלא עובדים כדי לפתור את הבעיה הזאת. אני חוזר ואומר שאני מקווה שעד סוף השבוע הבא יהיו כל הנתונים. אני לא מתכוון לגרור את זה חודשים. עמוס, אנחנו מבינים את התהליך. מה שאנחנו מבקשות בסך-הכול זה שיהיה דד-ליין, תאריך. תגיד 20 ביוני כל החברות, זה התאריך האחרון. אני סתם זרקתי

אבל ברגע שיש תאריך אנחנו יודעים שזה מחייב את הגוף שרוצה להמשיך לעבוד איתכם ורוצה לזכות גם במכרז הבא לעמוד בלוח הזמנים.

משכנו את זה מספיק, צריך לקצר את לוחות הזמנים. תיתנו תאריך יעד להעברת כל הנתונים אליכם ומרגע זה תגיד לנו מה יקרה. הערה שלא קשורה לדיון שלנו אני רוצה לומר לך, מר שקדי, שאתמול כחברה בוועדת כספים ביקשתי לא להעניק לחברות האלה את מענק התעסוקה שאמורים לקבל עד שלא יוחזרו הכספים, עד שהם לא יבואו אליכם ויגמרו את ההתחשבנות. כי מצד שני הם מבקשים תמיכה מהמדינה עבור העובדים שלהם. אבל הם לא חושבים לרגע על אותם ילדים שממתינים בבית ומחכים שהכסף יחזור לאותם הורים שחלקם יצאו לחל"ת או חלקם פוטרו, לאותו ילד שוויתר על שיעורי נהיגה כדי לצאת לפרויקט האדיר הזה. הם לא התחשבו באותה אימא נכה שאספה שקל לשקל כדי להוציא את הילד שלה. הרי מי בעצם אמור להגן עליהם? זה משרד החינוך. החוזה הוא לא בין ההורים לבין אותו משרד נסיעות. ממש לא. הפרויקט הזה הגיע לבית-הספר במסגרת הלימודים, ובמסגרת הפרויקט הזה המחויבות היא של משרד החינוך. אתה כנציג החשב הכללי אמור לעשות הכול כדי להשיב לילדים האלה את הכסף כי יש פה עוול שנגרם לילדים. מהפגישות עם החברות לא התרשמתי שהם אדישים ולא התרשמתי שהם לא רוצים לשתף פעולה. אני התרשמתי שהם רוצים לשתף פעולה. בפגישה שלי עם החברות היה לי הרושם שהם כן מעוניינים לשתף פעולה איתנו - - - אנחנו הבנו את תחילת התהליך. אתם צריכים לקבוע מועד אחרון למסירת כל הנתונים

כשכל הנתונים יהיו בידיך, עמוס שקדי, מה יקרה אז? אני אצטרך לקבל אישור של משרד האוצר לפיצוי. ככל שהוא יינתן אנחנו נפעל להחזיר את הכסף. אתם תעבירו את הפיצוי להורים? באיזו דרך? בחלק מהמקרים נעביר ישירות, בחלק מהמקרים אנחנו נעביר דרך החברות. זה תלוי בחברה ובדפוס הפעולה של אותה חברה. דרך החברות? לחברות כבר יש הכסף. הן לא צריכות את הכסף שלך. אם אתה מעביר ישירות זה אומר שהחברות מעבירות אליך את הכספים?

למה להעביר לחברות? השאלה המשפטית שעוד לא לובנה עד הסוף זה כמה והאם דמי הביטול שההורים שילמו תקפים וצריכים להישאר בידי החברות. ככל שדמי הביטול אכן תקפים וצריכים להישאר בידי החברות אז עמדת שר החינוך היא שמי שישלם את דמי הביטול זה המשרד ולא ההורים. שר החינוך אמר שצריך להחזיר את הכסף לילדים עד האגורה האחרונה. הוא הדגיש את זה. משפטית אין פה סוגיה. אם המשרד לקח אחריות המשרד צריך לשלם את זה. באמצעות חברת הנסיעות זה לא יקרה כי הם יגררו רגליים. חברת הכנסת שטרית, אני פה בשני כובעים: אני גם נציג משרד האוצר וגם נציג משרד החינוך. מבחינת משרד החינוך, אכן שר החינוך הנחה שיחזירו את הכסף ומבחינתו בכל מקרה ההורים לא צריכים לשאת בדמי הביטול. משרד האוצר, לפחות חלק מהגורמים שם, מעוניין ללמוד את הסוגיה הזאת ועוד לא גיבש את עמדתו באשר למצב המשפטי. כך שהוא מחכה לנתונים כדי לגבש את הדעה. את העמדה העקרונית הוא יכול לגבש כבר עכשיו. מה זה משנה אם יש 100 ילדים שצריך להחזיר להם או 120? רק כשיהיו לו כל הנתונים משרד האוצר יתחיל לגבש את עמדתו לגבי הסוגיה? חבר'ה, אתם מורחים את הזמן. משרד האוצר יכול לעבוד במקביל.

אתם יודעים את הגרוסו-מודו של הנתונים. אחר כך יגיעו הנתונים המדויקים אבל העניין הוא עקרוני מבחינת משרד האוצר כדי לדון בסוגיה. אתם יודעים לתת את הפירוט הגדול של 21 מיליון שקלים בכמה ילדים מדובר. אל תגררו. עד שאתם תאספו ועד שהוא ידון בסוגיה אנחנו נגיע - - - מר שקדי, גם אם נצטרך לגרור לכאן גם את השר - - - וגם את שר האוצר זאת סוגיה מאוד פשוטה. אתמול העברנו מיליארדים בוועדת כספים בנושא חוק עידוד תעסוקה. יש פה מצב הרבה יותר גרוע אנחנו מדברים על ילדים, אנחנו מדברים על אמון, אנחנו מדברים על דברים שאפשר לפתור אותם, זה לא נמצא בשמים. גבו כסף תחזירו את הכסף. איך עושים את זה? השר בפירוש חזר על זה לא פעם ולא פעמיים ואמר: אנחנו למעלה נשבור את הראש הכסף צריך להיות מוחזר לילדים. אני לא - - - מן הפן הפרקטי של ההחזר. ברגע שיתקבלו כלל האישורים וכל הנתונים יהיו אצלנו אנחנו נדע להחזיר את הכסף להורים. אני, דרך אגב, חושב שיותר קל להחזיר דרך החברות. יש כ-10,000 משפחות שאמורות לקבל כסף חזרה. אם נצטרך להקים - - - זה בוודאי ייקח חודשים. אתם בקשר ישיר עם בתי-הספר תעבירו לבתי-ספר במסגרת העברות של אחרים. אם תעבירו לחברות אתם שוב תהיו תלויים בחברות. אני סבור שהדיון העקרוני מאוד חשוב. הדיון הטכני אני לא צופה שהוא יהיה אבן הנגף. אנחנו נדע להתמודד עם התהליך הטכני איך להחזיר את הכסף להורים כשיתקבלו כלל האישורים. את הדיון העקרוני עם משרד האוצר אני מבקשת לקיים עכשיו במקביל לאיסוף הנתונים. לא צריך לחכות לקוצו של יו"ד. אתם יודעים בגרוסו-מודו במה מדובר ובכמה מדובר. אנחנו גם נבקש חוות דעת משפטית של היועצת המשפטית שלנו בוועדה לנושא הזה. כי אתה אומר שיש פה בעיה משפטית איך מחזירים להם. הרי אם אתה רוצה שיעבירו את הכספים דרך החברות - - לא אמרתי שיש בעיה משפטית איך מחזירים להם. אני לא מדבר על האמירה הערכית, אלא אמרתי שיש סוגיה משפטית על מי חלה חובת דמי הביטול: על ההורים, על החברות או על משרד החינוך? זאת שאלה משפטית. גם משרד המשפטים, המשנה לפרקליטת המדינה אורית קורן מטפלת בסוגיה כי יש לנו תביעות נגד ממשלת ישראל. זה לא סוגיה שהוכרעה כבר. אני מנסה לחשוב מה ההיגיון להעביר את הכסף לילדים באמצעות החברות? הרי גם החברות האלה ספגו עכשיו מכה כלכלית בגלל הקורונה ולאו דווקא בגלל פולין. אז אתם רוצים להחזיר אליהם את הכסף שאולי ייבלע שם בתוך כל מה שקורה, ואולי הם אפילו לא יחזירו את הכסף הזה. זה יישאר אצלם וילך לדברים אחרים. איזו בקרה יש לנו כאן? אני מנסה להבין את ההיגיון. מדובר בכסף שלא אמור לחזור - - אני אנסה להסביר: יש בערך 10,000 הורים. אין לנו מטה כסף. אני לנו יכול במטה קסם להכניס למערכת המרכבה 10,000 פרטים של מוטבים עם חשבונות בנק. זה ייקח חודשים להקליד אותם למערכת. אתם יודעים להעביר במרכבה לרשויות תעבירו לרשויות, הרשויות יעבירו לבתי-הספר, בתי-הספר יעבירו לילדים. הנה פתרנו את הבעיה. או לבתי-הספר ישירות. אני מכירה את המרכבה. הייתי ראש מטה של שני משרדים ממשלתיים. אני יודעת איך זה עובד. הניסיון שלי עם רשויות מקומיות לעיתים פחות מוצלח מחברות הנסיעות. ישירות לבתי-הספר. אין היום עיר בישראל שראש העיר שלה לא מודע לבעיה מפני שההורים גם פנו לראשי ערים. אני מוצפת פניות של ראשי ערים לגבי מה שהולך להיות. כי אותם הורים מגיעים לראש העיר ואומרים לו: אתה ראש העיר שלנו? תדאג שנקבל חזרה את הכסף. יש גם חשבונות נפרדים בחינוך. ברשויות יש גם חשבון שהוא רק לחינוך. תזרימו. אי אפשר להעביר את זה לדברים אחרים. הנה, יושב פה חבר כנסת שהיה ראש עיר. בבקשה, חבר הכנסת משה אבוטבול. אני רוצה להגיד לך וחשוב לי שתבין, אדוני היקר, הנקודה היא הנזק שנגרם לפרויקט הזה מעבר לכספים שכולם פה מדברים עליהם וזועקים, ובצדק. אם היום רוצים להתניע שוב את היציאות לפולין זה גרם לשם רע. ההתנהלות הכושלת הזאת בעניין החזרת הכספים לאותם הורים. תמיד לימדו אותנו שהלקוח תמיד צודק. במקרה הזה התלמיד תמיד צודק. יש גם הורים שחסכו את פת לחמם כדי לארגן את הכסף הזה כדי שהילדים שלהם ייצאו. לפעמים זה גם שני אחים. אני מקבל פניות כואבות מהורים כאלה שאומרים שחסכו הכול ועכשיו הם צריכים להצדיק את זה שלא יצאו באשמת המדינה. המדינה החליטה שלא יוצאים. אי אפשר להשאיר את זה אפילו יום אחד. אתם חייבים לכנס את עצמכם, לשבת על הנושא הזה. שר החינוך הבטיח גם לי וגם לחברת הכנסת קטי שטרית ששמעה בישיבת סיעה שבה אמר בצורה הברורה ביותר שהכספים יוחזרו. הוא גם אמר את זה במליאה.

הוא אמר את זה גם במליאה בתשובה לשאילתה שלנו בנושא הזה. הוא אמר את זה בצורה הברורה ביותר: אנחנו נחזיר את הכספים. אני מקבל פניות מהרבה הורים. אי אפשר להשאיר את זה. לדעתי, הדרך פחות מעניינת אם תעשו את זה דרך הרשויות או דרך החברות או דרך כל כיוון אחר שום ראש עיר לא ייקח על עצמו את הסיכון, אם מגיע לאותם הורים הכסף הזה, להשאיר את זה אצלו אפילו יממה אחת. אני יודע מה זה אומר כשמדובר בהחזרים ההורים צובאים על העירייה, מגיעים לשם עם גרזנים כדי לקבל את מה שמגיע להם. כך שאל תפחד מזה שלא יחזירו את זה. תחזירו את הכספים. חבר הכנסת, אני אומר את זה בזהירות: לפחות לתחושתי, התהליך הטכני איך מחזירים את הכסף זה לא אבן נגף. סעיף 240640 זה הסעיף שמשרד האוצר מקצה 50 מיליון שקלים עבור הפרויקט הזה. אני יודעת בוודאות - - אין פה סוגיה תקציבית. משרד החינוך - - - אז תסביר לנו מה הבעיה. מי צריך לספוג את זה? יש פה שתי סוגיות: אחת בעיית נתונים שאין לי, ושתי בעיות אחרות: עניין השיח מול משרד האוצר ושאלת האחריות בינינו לבין חברות הנסיעות האם אפשר להחיל את דמי הביטול או אי אפשר להחיל את דמי הביטול. אני הבנתי את זה. אבל על זה בדיוק אני מבקשת שהדיון יתקיים עכשיו ולא כשתסיים לאסוף את הנתונים. זה דיון מהותי ועקרוני שצריך להתנהל עם משרד המשפטים, משרד האוצר ומשרד החינוך בימים אלה. אני רק אומר משפט אחד: הכסף הזה זה כסף של אותם הורים. חברת הכנסת שטרית הנכבדה, ממלאת מקום היושב-ראש, קודם כול ברכות.

תוך כדי הישיבה אנשים כותבים לי. הם אומרים לנו: אנחנו צופים בכם בוועדה, ואין קשר לדמי הביטול. דמי הביטול הם מצד המבטל, אנחנו לא ביטלנו את זה. הם אומרים: אנשים רעבים ללחם. שיתביישו, הסוכנויות לא הוציאו שקל, הכול פה מושחת. זאת התחושה תחושה מרה.

אתם הורסים את הפרויקט היפה הזה שנקרא משלחות לפולין. כל משרד החינוך ופקידיו אמורים לעמוד כאן בדום ולבצע את הפרויקט הזה לפני כל דבר אחר. כי שמו של המשרד הזה במקרה הזה מדחי לדחי. זה תהליך מאוד פשוט. איך מעבירים את הכסף? יש לך מנהלי מחוזות, יש לך מפקחים, יש לך מנהלים יש לך כל כך הרבה כוח אדם שיכול לאסוף את הנתונים האלה. תוך 24 שעות כל הנתונים יכולים להיות מונחים על השולחן שלך. השאלה היא האם הרצון שלכם לקבור את הפרויקט הערכי הזה או להגיד הייתה תקלה, אנחנו יודעים איך להתגבר עליה, אנחנו נחזיר את הכסף ונעשה אחר כך את כל שיקולי הדעת כדי שהכול יבוא על מקומו בשלום. זה מה שצריך להיות. כל פקידות משרד החינוך מגויסת למלא את הנחיית שר החינוך להחזיר את הכסף, ואין גרירת רגליים מצד משרד החינוך.

בסדר, אבל אתה צריך להבין שלחברות אין אינטרס להעביר לך את הנתונים עד שהן לא יגמרו את המשא ומתן האחר שלהם בעניין הפיצוי על התקופה שבה הן היו מושבתות. לכן אני לוחצת עליך שתיתן דד-ליין. קטי אמרה, תוך 24 שעות

תאמין לי שבלחיצת כפתור יכלו להעביר לך את הנתונים האלה. אתה צריך להבין שהם לוחצים על האוצר באמצעותכם. הדיון לגבי החברות הללו אני אקיים אותו. אני לא אניח לחברות האלה אחרי הסיפור הזה. אבל קודם כול שנגמור. כי החברות האלה מתנהגות בצורה פושעת. איסתא בכלל אפילו לא טרחו להגיב לפנייה שלך. אז אתה מצפה שהחברות האלה יביאו לך את הנתונים? יחלקו? ממש לא. אל תחכו להן. את ההתחשבנות מולן תעשו אחר כך. עמוס, אני רוצה להגיד עוד משפט. זה ממש מזכיר לי את אותו מסכן, אומלל ועני שפונה לעשיר ומבקש ממנו משהו כי הוא רעב ללחם. ההוא מתחיל להגיד לו, אני רוצה לתת לך 100 דולר, אבל אני לא יודע אם לשים לך את זה בכיס הזה בז'קט או בכיס הז'קט הזה. עד שהוא ייתן לו את 100 הדולר האלה העני ייפח את נשמתו. אתם צריכים להבין שמדובר בהורים שנתנו מלחמם. ילד שרואה שהמדינה גונבת אותו במירכאות כפולות זה מה שנשאר לו צרוב בזיכרון. אני מציע מעבר למה שאתם צריכים לתת גם לשלוח מכתב התנצלות. אם הייתם קצת יותר אנושיים בנושא הזה הייתי אומר שתצרפו איזו תשורה קטנה לאותו תלמיד כפיצוי על כך שלא הגיע לפולין ונמנע ממנו. אולי מכתב יפה מהשר או מתנה קטנה. אני ככה הייתי עושה לו הייתי שוגה בדברים מהסוג הזה. אם את זוכרת,

את הקייטנות שהיו בקיץ, בהתחלה משרד הפנים לא תקצב אותן. נכון, ידענו לעשות את זה. - - לאחר מכן משרד הפנים תקצב את זה. קראנו להורים, שיפינו אותם ואפילו אמרנו להם מילת תודה וברכה. תדעו להיות אנושיים, משרד החינוך ומשרדי הממשלה. בגלל זה אנחנו פה, חברי הכנסת, כדי קצת ליישר את המחשבה של הקיבוע שאתם נמצאים בו. חבר הכנסת סובה שהצטרף אלינו, בבקשה.

אני לא שמעתי את הדיון. הם לא יודעים איך לעשות את זה. הם עושים את זה דרך חברות הנסיעות ולחברות הנסיעות אין,

רצון להחזיר את זה או להירתם לפרויקט של החזרה. הם יודעים לגבות אבל לא יודעים להחזיר. חברי הכנסת, אני לא יודע מה הרושם שלכם.

בשבוע שאני הייתי בקשר עם חברות הנסיעות הן שיתפו פעולה איתי. אז אני מקווה שאני לא טועה. סליחה, אמרת שאין לך נתונים. אמרת שהם לא נותנים לך נתונים. זה הדבר האלמנטרי שאותן חברות שבוודאי רוצות להמשיך לעבוד עם משרד החינוך שזה דיון לגמרי נפרד צריכות לעשות. אני אעמוד על כך שלאותן חברות לא תהיה הזכות לגשת. אתה יודע למה? הדבר הראשון ששמעתי מההורים כששאלתי אותם: האם פניתם לחברות? הם אמרו לי את הדבר הכי מזעזע: לא היה עם מי לדבר, אף אחד לא ענה לטלפונים שלנו. הם טרקו את הטלפונים, הם לא ענו, הם לא הסבירו להורים. כל חברה שידעה לגבות לא ידעה להחזיר. אני לא נציג החברות אבל יכול להיות שזה קרה כשכל המשרדים היו סגורים בתקופת הסגר. כלומר המשק לא עבד במאה אחוז באותו זמן.

אותן חברות הגישו בקשות - - - - - אני לא הנציג שלהן. - - למדינה לתקצב אותן. כשהן היו סגורות. אני פניתי לשר האוצר שלא יתקצב אותן בגל הבא של התקצוב עד שהן לא יישבו, ייתנו את הנתונים ויחזירו את הכספים. רק אז הם יהיו ראויים לסיוע. כרגע למרות שהעובדים שלהם לא אשמים במה שההנהלה שלהם עושה הם צריכים לתת לכם את הנתונים. זה הדבר הכי הזוי שיכול להיות עלי אדמות שלא מחזירים כסף בגלל שאין מספיק נתונים. אני מעבירה את זכות הדיבור לחבר הכנסת סובה. אני רק מבקש שתיתנו גם לדודי שוקף, נציג משרד החינוך. אנחנו נשמע אותו אבל קודם כול חבר הכנסת סובה רוצה להגיב. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש, אנחנו העלינו יחד את הנושא הזה באמצע חודש מרץ. העלינו את זה מסיבה אחת פשוטה: כי הייתה החלטה של שר החינוך הקודם הרב רפי פרץ ב-24 בפברואר לבטל את כל הטיסות. ואז אני זוכר שבדיונים שקיימנו בוועדה נדמה לי 20 דיונים בסך הכול בשלושה-בארבעה דיונים היינו מעלים את הנושא הזה ושואלים, כיצד זה ייתכן שהפקידים לא מכינים את הקרקע. זה עלה בכל ועדה אפשרית: קורונה, כספים, חינוך בכל הוועדות דנו בזה. - - ועד שמצאנו נוסחה ולא רק נוסחה אלא גם כמה אנשים נפגעו וכמה זה עולה ומצאנו מי אחראי להחזרת הכספים. בדיון הקודם שזכיתי להשתתף כחבר הוועדה גילינו שיש במנהלת הרבה כסף. אתם רוצים בדיקה של מבקר המדינה, אתם רוצים בדיקה של גורמים חיצוניים, אתם רוצים שכל יום נזכיר לכם שכל הסיפור הזה סביב 21 מיליון שקלים יכול לגרום לכם לא רק פגיעה באמון הציבור כלפי משרד החינוך וכלפי המפעל החשוב הזה כי יש פה משהו שהוא מעבר לכסף. אלה משלמים, אלה מחזירים, אבל מדובר על זיכרון השואה. תחשבו על הדבר הזה, זה פשוט בלתי נתפס. בעזרת השם, נחזור לנסיעות האלה אנשים יתחילו לחשוש לשלוח ילדים למסע החשוב הזה, ויש פה פגיעה לא רק כספית אלא גם פגיעה באמון הציבור ובזכרון השואה. בינינו חיים 80 אלף ניצולי שואה. אני לא יודע איך הם מתייחסים לסיפור המזעזע הזה. יש להם נכדים ונינים, והם גאים כשהנכדים שלהם נוסעים לפולין במסגרת המסעות האלה. ועכשיו הילדים שלהם אומרים לא נשלח את הנכדים שלנו לפולין בגלל שהאוצר ומשרד החינוך אני כבר לא יודע מי שם צריך להחזיר לא מחזירים. חבר'ה, 21 מיליון שקלים אתם השתגעתם? מדובר על 9,000 משפחות. זה פרויקט שנבנה במשך כל הרבה שנים. הוא נבנה בזעה. כל כך הרבה אמון היה צריך לתת.

נכון. חייבים להדגיש ומשרד החינוך צריך לשים לב ולהבין את זה זה היופי שבקונצנזוס

הרי לפולין היינו מצפים לראות רק כאלה שמזדהים אחד שהייתה לו סבתא ניצולת שואה - - לא, כולם נוסעים. - - עם כל זה אנחנו רואים בכל הפרויקט היפה הזה שגם בני עדות המזרח שהם בעצם לא כל כך מחוברים לעניין הזה מבחינה ביולוגית כי אין להם קרובי משפחה והם באים ולומדים את זה זה דבר שאסור להפסיק אותו. פתאום אנחנו נותנים בעיטה לפרויקט ומאבדים את אלה שהם הפוטנציאל להגיע. איך עושים שטות כזאת? אני רואה פה פעמיים טעות של המדינה גם טעות שהיא לא מחזירה את זה - - לא של המדינה, של הפקידים. סליחה של משרד החינוך. - - שר החינוך - - - נכון, שר החינוך אמר את זה. הוא אומר את זה במפורש, ובמליאה הוא מודה לכל האנשים שהשתתפו בדבר הזה. יש פה תקלה בסיסית: אתם פקידים, אתם עובדים במשרד, ואתם צריכים ליישם את ההנחיות של השר שלכם. אני לא מצליח להבין את זה. עמוס, הצעת שנעלה את דודי. הוא נמצא איתנו בזום? דודי שוקף, בבקשה. שלום. אין ספק, הפרויקט הזה מדהים לאורך כל השנים. זאת מכה שקיבלנו בגלל הקורונה וכמובן דמי הביטול האיומים האלה והעיכובים, וזה כואב לכל אחד ואחד, ובטח לי כמנהל בית-ספר ואיש חינוך. ניסיתי כבר קודם לסייע לכם ולהגיד כמה משפטים, ואני רוצה רגע שתשמעו מה שיש לי להגיד.

מרגע שהמשרד הורה לנו שהשר הנחה והמשרד אמר, קדימה, להתחיל להחזיר, הוצאתי במקביל הודעה למנהלי בתי הספר שנמצאים בקשר מולי. לקחתי את הרשימות ולעשות להם את הבדיקה ואת ההתאמות מול אותם זכיינים, לדרוש מהם לקבל את הרשימות שהם אמורים להגיש לנו ולוודא ששום ילד לא הושמט. אחד הנציגים של תנועות הנוער כתב לי רק אתמול בלילה שהוא עשה בקרה. היום הייתי מול הזכיין שהוא עובד איתו ושאלתי, איפה הרשימה שאמורה להגיע אלינו כדי שנוכל לראות? מדובר שם על כמה מאות תלמידים. זאת אחת המשלחות הכי גדולה. 800 תלמידים.

זאת המשלחת הגדולה ביותר שיוצאת לפולין. יש בתי-ספר ענקיים אחרים עם 400 תלמידים. זאת אומרת השיח מול המנהלים מתקיים - - אבל מה אותה חברה אמרה לך? - - בפירוש לוחצים על אותם זכיינים. אנחנו שומעים את הצד ההוא ואת הצד הזה. דודי, תתקרב למיקרופון. אני אומר שאני באמת מול מנהלים והם עושים עבודת קודש. כי עכשיו מה שקורה ואני רק מציין מה נאמר כי אין לנו כלים לבדוק. עמוס ניסה להגיד שגם המנהלים עושים עכשיו בקרה להבין. כי הרי אם היינו מחזירים את הכסף מהיום הראשון לא הייתה בעיה. משרד החינוך נתקל בבעיה מעבירים כספים. אבל בזמן הזה הורים אכן עשו ביטולים או של כרטיסי אשראי או של צ'קים שהם משכו חזרה. ואז נוצר מצב שיש אנשים ששילמו והכסף אכן אצל סוכני הנסיעות, ויש הורים שהצליחו למשוך חזרה את אותן הוראות קבע או אמצעי תשלום. לכן יש צורך להצליב מידע. במטה פולין טרום הנסיעה יש לנו רשימות צפי. מנהלי בתי הספר נותנים לנו רשימות של תלמידי ושל כל חברי המשלחת בגלל הצורך הביטחוני כדי לדעת מי עלה למטוס ומי נמצא בפולין. הביטול התרחש יום לפני שחלק מהמשלחות היו אמורות לצאת, ושם הדיוק הוא 100%. לעומת זאת יש משלחות שבוטלו בטווח של שבועיים-שלושה, ושם יש מן הסתם סטייה היות שאלה רשימות שהמטרה שלהן היא ביטחון ובטיחות. אני חוזר ומחדד: משרד החינוך לא לוקח כסף מהורים. ועדי ההורים יודעים כי הם הרי עושים תמחור פנימי ומשדרגים את החוזה הסטנדרטי, וזה בסדר גמור כי ככה הם מרוויחים צ'ופרים: עוד פעילות חינוכית, עוד פעילות פולקלור, עוד אתר, עוד אוכל משודרג. וזה בסדר גמור אנחנו תמיד עודדנו אותם והם עשו את זה יפה.

- - - לא צריך למנות פרויקטור. אני מכירה את המינהלת. יושבים בה הרבה מאוד אנשים. לא רק שיושבים הרבה מאוד אנשים במשרד החינוך במחוז מרכז יושבים הרבה מאוד מנהלים לשעבר שלא נמצאה להם מסגרת מתאימה. הם יושבים ולא עושים כלום. פשוט שולחים כל אחד מהם לבתי הספר לאסוף את כל הנתונים. כמו שאומר דודי, אפשר לבדוק כמה שילמה גב' כהן, כמה ביטלה, כמה החזירה פשוט מאוד. רק רצון טוב לאסוף את הנתונים האלה. דודי, כמה זמן אתם צריכים לסיים את הסאגה הזאת? זה לא אנחנו. זה שיתוף של כולם. דודי, כפי שאתה מבין אני לא ארפה מהנושא הזה עד סוף הקדנציה. את רוצה לחכות עד סוף הקדנציה? לא, אני אגיד לך למה. אם הם ינסו לגרור את זה - - אני לא רוצה - - - אני רוצה תוך שבועיים. אלא אם כן ראש הממשלה מתכוון ללכת לבחירות - - זה היה בבדיחותא. לא ארפה. תסתכל עליי לא ארפה.

לא ארפה, לא ארפה מזה. אז חבל שכל פעם נזמן עוד דיון ועוד דיון. הקורונה הנחיתה אותנו למקום לא נעים, אנחנו נרים אותו שוב יחד עם כל הגורמים עם ההורים, עם מורים ומנהלים. יש מספיק אנשים - - - דודי, אנחנו איתך ברמת הפרויקט הזה. נהיה לצדך. אבל תגדיר שבועיים-שלושה להחזיר את הכסף, ובסוף יוני או בתחילת יולי נקיים דיון נוסף ונשמע אותך שלכולם החזירו כספים וסלאמת כל טוב. בעזרת השם, נחזיר את הפרויקט הזה כשייפתחו השמים.

העובד והלומד סוף סוף קיבלנו רשימה שהועברה על-ידי זכיין. קיבלנו מכתב אתמול בלילה שהוא אומר שהם בדקו את הרשימה ועובדים מאחוריה. זה עובר היום לחשבות והם יעבירו את זה לאוצר. כל מה שקשור מהחשבות הלאה, אין לי שליטה על זה. אבל אני מאמין שהחשבות והאוצר יעשו הכול. אבל עמוס אמר שזאת רק חברה אחת מתוך שמונה שהעבירו. אנחנו אומרים עכשיו הם בדיוק מייצרים את זה, עכשיו נפתח הסכר. אם אתם שואלים אותי, אין לי כלים משפטיים אבל אני בשיח מולם כי אני עובד מול הורים - - דודי,

תנו לי לדבר. אני לא אויב של העם למרות שככה אתם מנסים לצייר. תגיד לנו דברים שאנחנו לא יודעים. תנו לי רגע לסיים. אני נמצא כרגע מול מנהלים. זאת אומרת אנחנו לא במאבק, אלא אנחנו ביחד, הם יודעים. הם בשיח והם עושים את ההתאמות ביניהם כי הם הזכיין והם האנשים שקיבלו שירות. הם עובדים למען התלמידים שלהם. הטבלאות האלה יגיעו במהלך השבוע. שאלת מתי הם יגיעו? אם אני לוקח את מה שהם אומרים לי הם זה לא רק זכיינים, זה גם מנהלים וכל מיני אנשים שפונים אליי,

גם אליי פונים וגם אני יכול להראות אלפי פניות אני מאוד מאמין לא בגלל שאני חושב, אלא בגלל מה שהם אומרים שבמהלך השבוע הקרוב, תוך שבוע, יהיה למשרד בזכות מנהלי בתי הספר וועדי ההורים רשימה שמקובלת גם עליהם מול הזכיין שהם חתמו איתו. זה יגיע מרוכז - - יופי.

זה יגיע טיפין-טיפין במשך השבוע אבל יגיע. חבר הכנסת אבוטבול, בבקשה. אז אני יכול לומר שהתחושה היא שבעוד שבוע יהיו נתונים. ניתן לך שבועיים. קח שבועיים. זה לא לי, חבר'ה. אנחנו נסכם אחר כך. אני מאוד פסימי בקטע הזה כי גם שמענו את השר ואנחנו רוצים להאמין למה שאתה אומר שבעוד שבוע יהיו נתונים. אני מקריא פה מונולוג מאוד קשה של אחד ההורים שכותב אליי. הוא אומר: "הרסו לנו את זכרון השואה. ילדים לא רוצים להתגייס. המדינה אחרי דבר כזה גורמת להם לאיבוד אמון. תאמר להם שההורים לא ישלמו שכר לימוד ובנושא הזה אפילו חברות האשראי לא הסכימו להשיב את העסקאות. בודדים ביטלו את הצ'קים בגלל המצב הקשה שהם מסתכנים בתביעה כי לא היה להם מה לאכול". וגם מקרה מאוד עצוב: ילד שהציל מורה ממוות בבית הספר שלו הוא כותב את שם בית-הספר אבל אני לא רוצה להגיד עבד בשלוש עבודות. אימא שלו היא חד-הורית, לא היה להם מה לאכול והם היו חייבים 2,430 שקל דמי ביטול. הוא מדבר פה בצורה מאוד קשה שיש אפילו תחושה שיש סוג של שיתוף פעולה בין החברות לבין האחראים שם, והוא חושב שהם מקבלים טובות הנאה. לכן הוא מסכם את זה: "לא ייתכן דבר כזה שאמור להיות בקשר בין הסוכנים לבין המשרדים לסגור את זה". הוא גם מציין שיש להם טעם מר שאחרי הכול אותו אחד שטיפל במסעות של פולין, לצערנו, נקשר שמו בפרשייה אחרת ובגלל המקרה הזה המשרד חייב לסיים בשקט ובמהירות את הנושא הזה כדי שההורים לא יציפו גם את הצד האפל של הפרשייה שקרתה שם. הם אומרים: "אנחנו מתאפקים, אנא שלמו את כספינו, אנחנו לא רוצים להגיע למחוזות לא נעימים". זאת ההודעה שכותבים לי.

דודי, תודה רבה על הסקירה אבל אני רוצה למקד. אנחנו מאמינים שאתם עושים כל מאמץ לאסוף את הנתונים, והמנהלים בוודאי למען התלמידים שלהם ומשתפים פעולה. אבל אנחנו רק אומרים שצריך לעשות תוכנית עבודה, ותוכנית עבודה כוללת תאריכים אין מה לעשות. אם אתה תקצוב את הזמן תראה שכולם יעמדו בלוחות הזמנים. אמרנו קודם ושמעת שהחברות בניגוד עניינים פה. יש להן אינטרס לקבל מהמדינה פיצוי ואחר כך הם ייתנו - - - אז אני רוצה,

היושבת-ראש, שהם יקבעו מועד קרוב לסגירת כל הנתונים. אתה גם צריך לזכור דבר אחד: רוב התלמידים הם תלמידי י"ב שמסיימים עוד מעט וצריכים להתגייס. אחר כך תגידו שלבית הספר אין קשר איתם בתור בוגרים. דבר שני כששנת התקציב הזאת תינעל אתם תגידו: אין 50 מיליון, האוצר לקח כי לא מימשנו את זה ועד שזה יעבור, עודפים מחויבים או לא מחויבים ואנחנו נמצא את עצמנו בדיון באפריל-מאי הבא. אני מזהירה: שנת תקציב נסגרת בסוף נובמבר, תחילת דצמבר החשב שלך יודע, והם ישתמשו בתירוץ הזה. לפי מה שהבנתי דודי, תקן אותי אם אני טועה אתה אמרת שבוע מהיום, ואומר חבר הכנסת סובה קח שבועיים. לא נעסיק אתכם שבועיים, נרד מכם שבועיים, ניתן לכם לנהל את הכול ובעוד שבועיים אנחנו רוצים לראות את התהליך מואץ. אני אחדד כי כל אחד יודע במה הוא שולט ובמה הוא יכול לתקשר ומול מי. כמטה פולין אנחנו עובדים עם אותם בתי-ספר ואוספים נתונים. אני מקבל בשמחה את הגדרת הזמן הזאת שנתתם. זה בסדר גמור. שבועיים זה נשמע לי זמן סביר לאותם זכיינים ובתי-הספר. הם יודעים מי סגר עסקה ועם מי. זה ירוכז אלינו. כשאני אומר אלינו זה דרכנו אל החשבות. נראה את לוח הזמנים,

נבקש מול הגורמים הרלוונטיים כי אני לא שולט עליהם. אז אולי נשאל את רונן קרסו מהתאחדות סוכני הנסיעות מה יש לו להגיד. הרי כל הטענות שלנו הן כלפי חברות הנסיעות שארגנו. רונן, בבקשה. תודה, חברת הכנסת שטרית, על ההזדמנות. אני באמת חושב שכולם באותו צד. כמובן, ההורים צודקים אין שאלה. זה מסוג הדברים שאומרים,

ההורים שילמו ולא קיבלו את המוצר. אין שאלה שהם צריכים לקבל את הכסף וכבר היו צריכים לקבל. ההחלטה של השר פרץ הייתה יום לפני שהמטוס היה צריך לצאת לדרכו. כמובן, יש הרבה מאוד נזקים. אני לא מקבל את מה שאמרה מישהי שהחברות השתמשו בכספים לדברים אחרים. זה הזוי, זה לא נכון. הדבר הראשון שאנחנו רוצים הוא להחזיר את הכסף לתלמידים. חשוב להבין וחשוב לדעת שהיה פה משהו שלא היה מעולם. הייתה אמורה לצאת טיסה, היו בתי מלון והכול היה משוריין. בא שר החינוך בהחלטה צודקת או לא במבחן הזמן היא,

צודקת אבל יש לה אחריות. בחודשיים האחרונים לא קרה כלום גם בשל ענייני הרכבת הממשלה החדשה, גם התחלף שלטון. השר גלנט אך לפני שבוע יצא בהצהרה אמיצה מאוד

אנחנו משלמים 80 מיליארד שקל על נזקים, חלק בחל"ת, חלק עובדים. כאן יש המעגל הכי ראשון אנשים שקיבלו כסף ולא קיבלו שירות. הם אפילו הרבה יותר מעובד שלא עובד. הוא אמר שהוא מטפל. בהחלט דודי ייצג ואני מוכן לקחת על עצמי את האחריות לקחת את כל המשרדים ולעשות את זה הכי מהר שאפשר. אין בעיה שאנחנו נחזיר את הכסף, אין בעיה שמשרד החינוך מה שאתם רוצים. אני יכול להבטיח שכל הכסף הזה יוחזר להורים. אגורה אחת לא תלך למחוזות אחרים. חשוב להבין שחלק ניכר מהכסף הועבר לספקים - - איזה ספקים?

זאת, כנראה, מחלוקת שיש ביני לבינך, רונן. כמה תלמידים היו אמורים לצאת יום אחרי שהשר פרץ החליט לבטל? בין יום לפני לשבועיים לדעתי, כל התלמידים. ממש לא. יש משלחות שהיו אמורות לצאת מאוחר יותר ובוטל להן.

- - - כל הנזקים ברגע שיכולנו. בוטלו המטוסים. כל החברות. מה שביטלתם זה רק את כרטיס הטיסה. לא רק שביטלתם, גם השמים נסגרו. אז בכל מקרה. אבטחה לא הייתה, מדריכים לא היו, הסעדה לא הייתה. היו המון דברים שלא היו.

קטי, אין שום טענה לאיש. יש טענה למשרד האוצר, אבל בואו נגיד - - אז עוד מעט נשמע את משרד האוצר. אבל אני מבקשת שתתייחס לכך כי אתה מייצג את סוכני הנסיעות, שחברת איסתא לא נענתה ברוב חוצפתה לבקשתו של חשב המשרד. מה גם שאתם ביקשתם מענקי תעסוקה בוועדת כספים. אם אתם לא טורחים לענות לחשב המשרד על פרויקט כל כך ערכי וחשוב איך אפשר יהיה לבטוח בכם להבא בפרויקט הבא? הרי אנחנו לא מסיימים בזה את המסעות לפולין. את צודקת. אני מבין שלאיסתא הייתה קבוצה אחת. אני אישית מטפל בזה היום. את יכולה להוריד את הנושא מסדר היום. תודה רבה. תודה לך. לגבי השאר, באמת כולם באותו צד. לפני שבוע השר גלנט החליט שלוקחים אחריות פעם ראשונה אחרי חודשיים וחצי. הכול צריך להיות מהר. אנחנו ניתן את כל התמיכה לדודי ולצוות המקסים. אין סיבה לא לעשות את זה, אין סיבה לא להחזיר לאנשים את הכסף, אלא אם שוב משרד האוצר יתקע מקלות ויעשה את הדברים שלעיתים הוא נוהג לעשות.

אני יכול להבטיח לכם כאן שאפשר לשים את העסק הזה מאחורינו

לא, לא, דודי אמר שבוע, נתנו לו שבועיים. אני מבקשת לא שלושה שבועות. לחלוטין תוך שבועיים אתם יכולים לסיים את הכול. אתה הזכרת את נציג האוצר. נמצא איתנו נציג האוצר מוחמד חלאילה, בבקשה. אתה יכול להתייחס לנושא? מה ההתייחסות שאתם דורשים מאתנו? אני אגיד לך. חשב משרד החינוך עמוס שקדי אמר שאחרי שהם יאספו את הנתונים צריך את אישור משרד האוצר כי משרד האוצר מעוניין ללמוד את הסוגיה. השאלה היא למה אתם לא לומדים את הסוגיה כבר עכשיו במקביל לתהליך? גם אתה יודע שהפרויקט הזה מאוד חשוב, וגם אתה יודע שההורים שהם הלקוחות לא קיבלו את המוצר. אתה גם יודע ששר החינוך אמר שצריך להחזיר את הכסף להורים, אתה גם יודע שיש סעיף שמשרד האוצר עוד בזמנו לפני שנים לא מעטות החליט שהוא מקצה לפרויקט הזה 50 מיליון. מספר הסעיף הוא 240640. אנחנו לא בסוגיה תקציבית. החלטת השר דנה בהחזרת התשלומים להורים והתקבלה. נמצא מקור תקציבי בתוך המשרד, לפי סדר העדיפויות של המשרד. הבחינה שמשרד האוצר צריך לעשות ועושה ולא מחכה לאיסוף הנתונים היא בחינה של השלכות הרוחב שיכולות להיות להחזר התשלומים להורים. יכולות להיות גם השלכות לצד השני. הסוגיה נשקלת לחיוב. אף אחד לא מעוניין לתקוע את התהליך, אף אחד לא מעוניין שההורים ייפגעו. כולם מנסים למצוא פתרונות אבל תהליכים בממשלה באופן כללי לוקחים קצת זמן, ואנחנו מבקשים שההורים יתאזרו קצת בסבלנות.

מה הלו"ז שלכם? אנחנו מבינים את המצוקה שהם נקלעו אליה. גם אנחנו נמצאים בתקופה לא קלה מבחינת עומס עבודה וריבוי אנשים שנפגעו ושצריך לטפל בהם והכול נמצא בסדר העדיפויות שלנו. אבל בימים אלה שאתם מעבירים מיליארדים אנחנו מדברים על 21 מיליון שקלים. עבורכם זה עוד סעיפון. עבור אותם הורים זה אמון, זה המון דברים. אתם צריכים לתת לזה קדימות כי אנחנו מדברים על ילדים ואתה יודע איזה השלכות רוחב, לא משפטיות, יש לנושא הזה.

השלכות הרוחב הן לשני הצדדים. הסוגיה היא לא תקציבית. המקור התקציבי קיים, משרד החינוך מצא ותעדף את זה ממקורותיו. אנחנו במקום לבחון מהן השלכות הרוחב שיכולות להיות להחזר התשלומים להורים.

אני שוב אומר הסוגיה נשקלת לחיוב. אף אחד לא מנסה לתקוע את התהליך ואף אחד לא מנסה לעכב את העברת התשלומים להורים. כפי שאמר חשב המשרד, יש סוגיות כמה להחזיר לכל תלמיד. אם לא יהיה איסוף נתונים גם את זה אי אפשר לדעת. הסוגיות הטכניות הן גם משמעותיות בתהליך. חייבים לעשות איסוף נתונים. מוחמד, פתרנו את הבעיה. אומר דודי תוך שבועיים כל זה מסתיים ואז תיעשה ההעברה להורים. מתי תהיו מוכנים בסוגיה? אנחנו באמצע תהליך. הסוגיות נבחנות בלשכה המשפטית בעיקר ובאגף החשב הכללי. אני נציג אגף תקציבים. אם הנתונים יהיו בשבוע או בשבועיים הקרובים משרד האוצר לא יהיה מי שיתקע את התהליך או יעכב אותו, כמובן. תודה רבה לך. אני רוצה שנשמע עכשיו את נציג התלמידים והנוער כי בעצם הם אלה שנפגעו הכי הרבה בתהליך הזה. אני מקווה מאוד שלא איבדנו לחלוטין את האמון בפרויקט הזה. דביר בן זאב, בבקשה. אני תלמיד כיתה י"א בבית הספר החקלאי "כדורי". הייתי אמור לצאת השנה בחופש הגדול במשלחת לפולין. חוץ מזה אני נציג במועצת התלמידים והנוער הארצית ויושב-ראש מועצת התלמידים והנוער המחוזית. יושבת-ראש הוועדה קטי שטרית, אני מודה לך מאוד על ההתייחסות המוערכת מאוד לנושא הזה. זה לא ברור מאליו. אני רוצה להוסיף למשוואה עוד נושא. אנחנו מדברים על החזרת הכסף להורים שבתקופה הזאת זה מאוד חשוב, במיוחד כשאנחנו במצב של מיליון מובטלים וחצי מיליון עצמאים שנלחמים כרגע לפת לחם. אבל אני רוצה להזכיר את התלמידים שהמשפחות שלהם לא יכלו להוציא אותם למסע והם עבדו ועשו משמרות ערב ולילה ובזעה חסכו שקל לשקל כדי לצאת למסע הזה. הם שילמו מהכסף שלהם כי הם לא רצו להפסיד את החוויה הערכית והחשובה הזאת. הפרויקט הזה הצליח לבנות את האמון והם הלכו ואחרי הלימודים חסכו שקל לשקל הם עצמם ולא ההורים שלהם או מכיוון שהמשפחה לא יכלה או מסיבות אחרות. הם שילמו את הכסף ובסוף הנוער לא מקבל כסף. איזו דוגמה מקבל הנוער? איזו דוגמה אני מקבל? תלמידים שחסכו שקל לשקל ועבדו כל כך קשה כדי לצאת לפרויקט הערכי הזה ואז מגיעים למצב שכמעט שלושה חודשים שילמו על מוצר ולא קיבלו אותו. האם דבר כזה יכול לקרות? האם זה הגיוני והאם זאת הדוגמה שהמדינה שלנו רוצה לתת? אני חושב שההתייחסות צריכה להיות עכשיו וברגע זה גם להורים שרעבים לפת לחם ובמיוחד להסתכל על הדוגמה הזאת שכל השנה הזאת נתנה לנוער שלנו ובמיוחד מה שקורה עכשיו שנוער עבר וחסך שקל לשקל לא קיבל את הכסף. איזו מין דוגמה נותן משרד החינוך לנוער?

אני רוצה לחזור לחשב מה המקור התקציבי? אתה יכול להסביר לנו, בבקשה? כדי שנוכל לדעת לפני שאנחנו מסכמים. אין לי מספר התקנה אבל - - - של משרד החינוך. משרד החינוך בתעדוף של - - - אז אין בעיה של מקור תקציבי. לא, לא. ברגע ששר החינוך הנחה להחזיר המשרד יתעדף את זה במקורות שלו וימצא מקור תקציבי. אין סוגיה תקציבית.

נחזור לדודי, בבקשה. אני רוצה לוחות זמנים. אני יודע לתת את מה שאני עושה מול בתי הספר. זה הכול. החשב אומר שהבעיה להשבת הכספים זה הנתונים. זה מה שאני אומר אני אדאג שהמנהלים יחד איתנו והזכיינים כי זה מה שהחשבות רצתה את ההצלבה בין הרשימות שיש לי לבין בתי-הספר והסוכנים ואני גם אגיד מי לא עשה את זה, זה בסדר. אני אלחץ על כולם שבשבוע הבא אנחנו מגישים לחשבות שלוש רשימות: אנחנו, זכיינים ובתי-הספר כדי שהחשבות, הגזברות והאוצר יעשו את הטבלאות המתמטיות שלהם כדי לספק את הכסף חזרה. אני מסכים איתכם, מלכתחילה אמרתי שיש מסלול אבל אני לא גורם מקצועי, אז שהם יקבעו מה האופציה הנכונה. אז אתה אמרת שבוע, ואנחנו אמרנו שבועיים. אז אני חושבת שתוך שבועיים אנחנו יכולים לראות את האור. אור זה נתונים. אני יודע עד שלב הנתונים. אני מעביר הלאה. החשב אומר שברגע שיש לו נתונים אז הכול בסדר אפשר להמשיך הלאה ולהעביר את הכספים. לדעתי, אתם גם צריכים לתת את הדעת באיזה אופן משיבים האם זה באמצעות המשרד, האם זה באמצעות חברות הנסיעות, האם זה באמצעות הרשויות. זאת נקודה שעדיין לא הבנתי איך אנחנו מעבירים את הכספים לילדים. - - - הם צריכים להנחות - - - אנחנו חושבים להחזיר את זה בחלק מהמקרים דרך החברות ובחלק מהמקרים דרך ספק שנותן מלגות. כשיהיו לנו הנתונים אנחנו נמצא את הדרך להחזיר את הכסף להורים. הפן הטכני לא יהיה אבן הנגף. גם צריכה להיות חשיבה לגבי הסוגיה של תנועות הנוער. כי גם מתנועות הנוער נלקחו כספים ועדיין לא הושבו. אנחנו מדברים על 800 - - אני לא מכיר סוגיה של תנועות נוער במשרד החינוך. אין בעיה. אנחנו עובדים איתם כל השנים. יש בעיה כי תנועות הנוער עברו עכשיו למשרד להשכלה גבוהה. איך אתם עושים את ההשבה הזאת? האם עדיין אפשר לעשות את זה במסגרת משרד החינוך? האם צריך לפצל? זאת גם סוגיה שלא נתנו את הדעת עליה. אני רוצה לשמוע את צחי פיס, בבקשה. מישהו פנה אליכם? מישהו דיבר איתכם? מישהו יצר איתכם קשר או שאתם לא יודעים עדיין מה קורה איתכם. כמו שדודי ציין קיבלנו יחד עם יתר מנהלי בתי הספר והגורמים המוציאים לפולין תנועות נוער וכולי את פנייתו להצליב את הנתונים. ביצענו הצלבה של הנתונים מול הזכיין שמולו אנחנו עובדים, וכאמור, אתמול בערב העברתי לדודי מכתב שמאשר את הנתונים, ואני מבקש לקבל ברוח הדברים את לוחות הזמנים להחזר הכספי כדי שנוכל לסייע.

אם יש מכשול שעומד בדרך של נתונים, של אי בהירות או כל דבר אנחנו עומדים לרשות העניין כמו שהיה כל הזמן. אני מקווה שהסוגיה של פיצול המשרדים לא תעיב על החזרת הכספים. חברת הכנסת שטרית, אני לא מכיר את הסוגיה של תנועות הנוער. אני לא מכיר שהנחיית שר החינוך חלה על סוגיית תנועות הנוער. זה לא תחת אחריותו, זה תחת אחריותו של השר אלקין. לא משנה. אני נציג החשבות גם של השר אלקין, ואני לא מכיר את הסוגיה הזאת. הסוגיה הזאת לא נבדקה, לא נדונה. אני לא עסקתי בה מעולם. זאת הפעם הראשונה שאני שומע על האירוע הזה. אני מבינה. אבל כשגבו את הכספים המשרד היה משרד אחד שטיפל גם בתנועות הנוער וגם בבתי-הספר. יש הבדל בין משלחת שנוסעת בתוכנית לימודים לבין משלחת אחרת. אנחנו צריכים ללמוד את הסוגיה. כן, מאה אחוז. חברת הכנסת שטרית, אני אשמח להיעזר בצחי. הוא דוגמה מאוד טובה לשאול שאלה מאוד חשובה: המשלחת של צחי נראית הומוגנית כי היא כולה של תנועת נוער, אבל יש שם סניפים מכל הארץ וחברי התנועה שייכים להרבה מוסדות חינוכיים אחרים.

אני אשאל בשם הוועדה יש כל מיני מחשבות איך להחזיר כספים במשלחת שלך אתה יכול להמליץ לחברי הוועדה איך היית רוצה לראות את שיטת ההחזרה אצלכם? אני אענה לשאלתך וגם אתייחס לדבריו של חשב המשרד עמוס שקדי. המסעות של תנועות הנוער והמסעות לפולין באופן כללי, רובם יוצאים תחת אחריותה של מינהלת פולין ובמסגרת משרד החינוך. חניכים שיוצאים איתנו בוחרים לצאת איתנו כי הפעולה שאנחנו מציעים והאופן החינוכי שאנחנו נוקטים מתאים להם ומדבר יותר ללבם ולדרכם. הם עושים זאת על חשבון יציאתם עם בתי-הספר. המסע הוא תחת אחריותו של משרד החינוך לכל דבר ועניין, והוא ממלכתי בדיוק כמו המסע של בית-ספר זה או אחר. לכן אני לא מבין מדוע יש התייחסות שונה. להבנתי, אנחנו עומדים בדיוק באותה קטגוריה כמו בתי-הספר בעניין זה. לגבי אופן ההשבה של הכספים אני יכול להגיד שבמנגנון שאנחנו מנהלים בנוער העובד הדרך הפשוטה ביותר להחזיר כסף היא שהגורם ששילמנו לו הוא שיחזיר, קרי החברות. גם למשרד החינוך יש דרכים להעביר את הכסף. משרד החינוך מפעיל במינהלת פולין מטה מלגות שגם החניכים שלנו זכאים לו. מטה מלגות היה משפה את החברות על בסיס הנתונים של הביצוע בפועל מה שכמובן לא קרה וחברות לא קיבלו את הכסף הזה,

להבנתי, אצל המדינה אני לא יודע להגיד איפה. אנחנו כתנועה נוכל להחזיר כסף אם תהיה פרוצדורה של המדינה שגם תעביר את הכסף כי אנחנו בכלל לא נוגעים בכסף,

מהרגע שסוכם המכרז ונכנסנו לעבודה מול זכיין אנחנו פועלים מול הזכיין והוא גובה את הכסף מההורים. אנחנו רק מאשרים את הרשימות ועושים את כל הפעולה המסנכרנת בין מינהלת פולין לבין הזכיין שלנו ובין החניכים שלנו. בסדר גמור. אני רוצה לשמוע את ארז, נציג ההורים. בוקר טוב, תודה, קטי. שלום לכולם. אני רוצה להיות קונקרטי כי חלק מהדיון חוזר על הדיון הקודם.

בידיי רשימה של לפחות שמונה בתי-ספר שלא קיבלו את הפנייה שלך,

המנהלים לא יודעים על מה מדובר. העברנו להם את המייל שאתה העברת לחלק מבתי-הספר והם מעולם לא ראו אותו. יש לי אפילו מנהלת שאומרת לי שהיא מנסה להשיג אתכם במיילים ובטלפונים ואף אחד לא עונה לה. אז אני אשמח להעביר לך את הרשימה.

כמובן, אנחנו נעשה עוד היום טלפונים. תאמין לי שזה אחד הדברים שכתבתי פה בנושא מיילים. כנראה, המייל שהיא הזינה במערכת שלנו לא מעודכן. אבל אני מקבל את ההערה. אנחנו עושים עכשיו שוב טלפונים לכל ה-98. אני שמח לשמוע את זה.

98 בתי-ספר לא צריך שלושה שבועות בשביל להשיג את המידע. לא להתבלבל זה לא 98 בתי-ספר, זה 98 משלחות. זה מעל 200 בתי-ספר. צריך להבין שמשלחת יכולה להיות מורכבת מארבעה בתי-ספר. אני חוזר על ההצעה שלי אני כרגע בחל"ת.

ותוך 48 שעות משיג לך הכול. החבר'ה בוועד הפעולה שלנו השיגו כבר 90% מהמידע, יש לי האקסל. וזה בכלל בלי להיות בקשר איתכם. אז אני אשמח אם תוכלו לראות איך אתם מוודאים שכולם - - הנה, פתרנו את הביורקרטיה. דבר שני נוצר פה הרושם שאנחנו חוזרים לדיון הראשוני כאילו לא התקבלה החלטת שר החינוך או שהיא פשוט לא חשובה. זאת אומרת שר החינוך קיבל החלטה להחזיר את הכסף ואומרים לנו פה נציגים גם מר שקדי וגם הנציג חלאילה מהאוצר שעם כל הכבוד לזה ששר החינוך קיבל את ההחלטה אנחנו עדיין בוחנים משפטית את ההשלכות גם באוצר וגם במשפטים כאילו לא התקדם כלום, כאילו שלהחלטת השר גלנט אין שום משקל, ואפילו שהתקציב יוצא מהמשרד שלו ושהוא מצא את המקור התקציבי עדיין זה לא אומר שהולכים להעביר את זה. הבנתי שעדיין החשכ"ל - - ארז, אתה לא הבנת נכון.

נמצא על זה ולא מניח לזה כמעט כמוני, אם לא יותר. אז לחלוטין זה לא יקרה. כי אני בקשר כמעט יומיומי איתו. אין מצב שהשר לא יעמוד על כך. הוא כינס את כל הגורמים יום למחרת השיחה בינינו. הוא עמד מעל הדוכן ואמר את זה קבל עם ועדה ולא הסתיר דבר וחצי דבר. הוא חושב שהפרויקט הזה חשוב מאוד, הוא מאוד מאמין שצריך להשאיר את זה הפרויקט הזה על כנו, ולכן אני מבטיחה לך שמה שנאמר כאן בזהירות ואני רואה התקדמות, אני רואה שמשרד החינוך כן מעוניין ועל כך ייאמר לזכותו שאני רואה התקדמות בהשוואה למה שהיה בעבר. אני בטוחה שבתוך שבועיים מסיימים את הסאגה הזאת. אין לי דבר וחצי דבר לשר.

אני מלא הערכה שהוא קיבל את ההחלטה כל כך מהר. אני פשוט שומע בין השאר גם ממר שקדי וגם ממר חליאלה שזה עדיין בדיונים באוצר למרות ההחלטה של השר. אז אני אומר ששווה להתייחס גם לנקודה הזאת. באחת משלוש הנקודות שמר שקדי העלה הוא התייחס גם לאיסוף הנתונים שהתייחסנו לזה עכשיו וגם ביקשתי ממר שוקף לטפל בזה,

מי יחזיר את הכסף שזה פחות מטריד אותי כרגע כל עוד יחזור, ושלישית ההשלכות והאם זה נכון להחזיר. זאת אומרת גם מר שקדי התייחס להשלכות בכובעו השני של האוצר, ועדיין בוחנים אם זה נכון או לא נכון.

אנחנו לא נקיים כרגע את עבודת משרד החינוך בזום ולא בישיבה הזאת. הוא אמר שתוך שבועיים נקבל דיווח. אנחנו נכנס שוב את הוועדה אם צריך. אבל אני בטוחה שהפעם אנחנו לפני פריצת דרך והדבר הזה יבוצע. אני רוצה לסכם את הדיון. נקודה אחרונה, ברשותך, יש הורים ששילמו תרומות מעבר לכסף על הילד שלהם. התרומות האלה הגיעו בצורה של מלגות דרך בתי-הספר. פנו אליי כמה הורים ששילמו למעלה מ-10,000 שקלים. מאוד חשוב לי שהנקודה הזאת תירשם שיוודאו שברגע שהכסף חוזר להורים הם גם יקבלו את הכסף שהם תרמו. הערה נכונה. גם על הנושא הזה נקבל בעוד שבועיים דיווח מלא. אני מבקשת לנעול את הישיבה. תודה רבה לחברי הכנסת, כל טוב. הישיבה ננעלה בשעה